ברוכים הנמצאים. תודה על הגעתכם. אנחנו פותחים את הישיבה, את הדיון שבמסגרתו ועדת החוקה תבחר את נציג הכנסת לוועדה המציעה מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה בהתאם להוראות סעיף 65 בתקנון הכנסת. אני מברך את שר המשפטים, חבר הכנסת גדעון סער, שנמצא איתנו כאן גם לצורך המעמד הזה וגם לצורך פתיחת הדיון שלנו בסוגיית בית המשפט הכלכלי והצו שפורסם על ידי השר. ובהמשך אנחנו גם נעסוק בהצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה, אני מניח שאנחנו נעסוק זה עדיין בוועדת הכנסת בהצעת החוק שעוסקת באותה סוגיה. תודה, אדוני השר, שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. נמצאים איתנו בפתחו של הדיון, ונציין אותם משמותם כפי שאנחנו עושים תמיד, חבר הכנסת בני בגין, חבר הכנסת צביקה האוזר, חבר הכנסת שמחה רוטמן וחבר הכנסת אוסאמה סעדי. תודה על הצטרפותכם. בהתאם להוראות תקנון הכנסת, אנחנו פנינו לכל חברי וחברות הכנסת בהזמנה להציע את מועמדותם לוועדת האיתור, לוועדה המציע מועמדים. לפני כשבוע ימים נסגרה הרשימה או האפשרות להציג מועמדות, ובהתאם להוראות התקנון, אנחנו פרסמנו בוקר טוב לחבר הכנסת עלי סלאלחה.

בהתאם להוראות תקנון הכנסת, אנחנו פרסמנו לפני כיומיים את רשימת המועמדים שכוללת מועמד אחד, את חברנו חבר הכנסת צביקה האוזר, ואנחנו נעמיד את המועמדות שלו היום לבחירה. אנחנו, ראשית, כשאסיים את דבריי, נפנה לשר. הזמנו אותו לומר דברים בפתח הישיבה. לאחר מכן נבקש מחבר הכנסת צביקה האזור, שהוא המועמד היחיד ברשימה, להציג את דבריו. נאפשר לחברי הכנסת, עוד לפני ההצבעה, להתייחס וניגש להצבעה. מכיוון שיש לנו מועמד אחד, התקנון קובע שההצבעה תתקיים בדרך שבה כל חבר כנסת, כשנפנה אליו, יאמר אם הוא בעד המינוי או נגדו. ההצבעה היא הצבעה גלויה על פי הוראות התקנון. מעבר להיבטים הפרוצדורליים, דומני שנסכים כולנו שמתגלגל לידינו היום תפקיד חשוב. היועץ הוא אומנם היועץ המשפטי לממשלה ועיקר פעולתו היא מול הרשות המבצעת, אבל כל מי שיושב בחדר הוועדה הזה, ואני מניח שכך הדבר גם ביתר ועדות הכנסת, יודע עד כמה, בסופו של דבר, הנושא או האוחז או האוחזת במשרה זו משפיע או משפיעה על שלטון החוק במובנו הרחב ביותר, לרבות קשרי העבודה השוטפים בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. וכאן אני מבקש לומר דבר אחד מהותי, ואני בטוח שהשר יסמוך את ידיו על הדבר הזה. כמו ביחס לכל רשות בעלת סמכויות שלטוניות, והדבר נכון כפל כפליים ביחס לנושא משרה שיש בידו עוצמה רבה ויכולת השפעה רבה, אנחנו בסופו של דבר צריכים לבחור מועמדים שיודעים שכל מערכת שלטונית ראויה גם לעמוד תחת בקרה, אבל יותר חשוב מעניין הבקרה, שכל מערכת שלטונית צריכה בעצמה לבדוק באופן תדיר במה היא יכולה לדייק את פעולתה, במה היא יכולה לפעול בצורה יותר טובה. אין מערכת שחסינה משגיאות, וכמעט בהגדרה, כל מערכת שלטונית טוב שתבדוק את עצמה ותשאל את עצמה אם בחלוף זמן יש מקום גם לשיפורים, גם לתיקונים, גם לשינוי בנקודות האיזון. אבל ישנו הבדל דרמטי בין יכולת ביקורת עצמית וקשב לביקורת שמגיעה מבחוץ בעידן שבו המטרה היא שיפור וחיזוק לבין עידן שבו המטרה היא שבירת המערכת, ריסוקה או מניעת פעילותה התקינה. וישנה, בעיניי, הלימה או ישנו יחס הפוך בין היכולת להוביל שינויים לבין העידן שבו מערכת נמצאת תחת התקפה בלתי פוסקת שחלקים גדולים ממנה הם לא ענייניים. ובעיניי, דווקא בעידן שבו המערכת זוכה לאמון ולשיתוף פעולה ולשיח מכבד ניתן לצפות מאותה מערכת להיות קשובה גם לביקורת וגם לדברים שדרושה בהם מחשבה רעננה. לצערי הרב, ואני מניח שגם יישמעו קולות אחרים בדיון שלנו, בשנים האחרונות מוסד היועץ המשפטי לממשלה מצוי תחת מתקפה שלא נועדה לשפר את הדורש חיזוק ותיקון ומחשבה רעננה, אלא על מנת להרתיע, להדוף לאחור ואולי הרבה יותר מכך. אני רואה את ההזדמנות הזו גם של ממשלה, שעדיין אפשר לקרוא לה ממשלה חדשה, של כנסת חדשה וגם של בחירת יועץ משפטי חדש, כהזדמנות באמת לצרף עוד מהלך שיסייע ביצירת או בהשבת האמון, השיח המכובד. ובעניין הזה, אדוני השר, אני חושב שכבר הבאת שינוי גדול מאוד לעומת מה שהיה בשנים האחרונות. ודווקא מתוך השיח המכבד ומתוך שיקום האמון ומתוך מחלוקת שנעשית לשם שיפור המערכת, ולא לשם הפחדתה וריסוקה, ניתן יהיה גם לבצר את מה דרוש חיזוק וביצור וגם לשפר את מה שדורש שיפור ומחשבה רעננה. ואני בטוח שנציגה של הכנסת בוועדה גם את העיקרון הזה יעמיד לנגד עיניו כשהוא מייצג אותנו בהליכי איתור המועמדים. ואני מקווה שהיועץ המשפטי או היועצת המשפטי הבאים לממשלה יהיה או תהיה אדם שיאופיין בחוסן פנימי ובחוסן מקצועי לשני הכיוונים,

לעמוד בפני הלחצים ולא להירתע, ובעניין הזה אני חושב שהוא ימשיך מורשת מפוארת של יועצים משפטיים לממשלה, וגם חוסן מקצועי ופנימי להיות קשוב גם לביקורת, בוודאי מהרשות המבצעת, גם מהרשות המחוקקת, מהציבור, כדי לשפר את שדרוש שיפור. אז תודה על הגעתכם. תודה לחבר הכנסת צביקה האוזר שהעמיד את מועמדותו. אדוני השר, אנחנו מתכבדים בנוכחותך. אני חושב שזו הופעתך הראשונה, הפורמלית, בוועדה בכהונה הזו. אני מקווה שזה יהיה פתח להופעות רבות בעתיד. ואנחנו נשמח לשמוע את התייחסותך. תודה, אדוני היושב-ראש. ובאמת מעניין שרק עכשיו אני מגיע לוועדה, ואני אצטרך לפצות על זה בהמשך. אני מאוד הייתי שמח גם לסקור בפני הוועדה את המהלכים ואת השינויים שאני רוצה לקדם. יש כמה מהלכים גדולים שיובאו במושב החורף הקרוב. אני רק אזכיר אחד מהם, אבל יהיו הרבה, חוק-יסוד: זכויות במשפט, שאנחנו עובדים עליו בימים אלה, שיעסוק, וייבצר ויהפוך לזכויות חוקתיות את זכויותיו של האזרח בהליכי חקירה ובהליכי משפט. אני חושב שיש לזה חשיבות גדולה. ויהיה נכון שאני אציג בפני הוועדה את התפיסה המלאה, ואז הדברים יובנו מתוך ההקשר שלהם. יש אתגרים דחופים נוספים שבהם הצורך בהעמדת כלים לרשויות אכיפת החוק כדי להתמודד בצורה אפקטיבית יותר עם הפשיעה, בעיקר עם ארגוני הפשיעה בחברה הערבית, ובכלל, ובכלל. לפני מספר שנים ארגוני הפשיעה טופלו בצורה אפקטיבית במדינה. ואת מרכז הכובד היום תופסים ארגוני פשיעה שבאים מתוך החברה הערבית. והכול ידוע, אני לא מחדש משהו.

אדוני השר, נרצח אזרח.

שני נרצחים בתוך - - - צעירים. הנרצח בן 26. שאלה הרציחות הגלויות שמובנות מאליהן.

והדבר הזה חייב להביא אותנו למחשבה איך המערכות משתפרות מצד אחד, איך גדל התיאום ביניהן, איך מכניסים יותר שחקנים למערכה נגד ארגוני הפשיעה, כולל רשות המיסים, כולל הרשות לאיסור הלבנת הון. אנחנו עושים את כל הדברים האלה. אבל גם איפה יש נקודות שאם נטפל בהן נוכל לשפר את האפקטיביות של רשויות אכיפת החוק ולהצליח במערכה החשובה הזו. אני כמובן לא רוצה כרגע להרחיב, אבל אני מאוד אשמח שזה ייקבע, מן הסתם אחרי התקציב. מייד אחר התקציב.

עכשיו הגעתי בשמחה בנושא של מינוי יועץ משפטי לממשלה. בהחלטת הממשלה משנת 2000 שהובאה אחרי פרשת היועץ המשפטי לממשלה, זכתה לכינוי פרשת בר-און. בר-און חברון. בר-און חברון. בשנת 2000 קיבלה הממשלה החלטה, שהיא שרירה וקיימת עד היום עם תיקון מסוים שהיה במהלך השנים, שמשרת היועץ המשפטי לממשלה תאויש באופן כזה שהמועמדים יוצעו בידי ועדה מקצועית-ציבורית. לשר המשפטים יש סמכויות בהקשר הזה לבקש מהוועדה שיהיו מספר מועמדים. ובסופו של דבר, מי שעולה מהוועדה הוא מוצע לממשלה בהמשך הדרך. מציעים מועמד או יותר מועמדים? יש החלטת ממשלה משנת 2007, שתיקנה את ההחלטה המקורית, שקובעת ששר המשפטים יהיה רשאי להנחות את הוועדה בדבר מספר המועמדים שתציג בפניו, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה. זה כמובן מאפשר יותר בחירה לשר ויותר בחירה לממשלה. אתה גם מתכוון לעשות את זה? כאילו שיציעו שלושה או שיציעו אחד?

זה נראה לי רעיון לא רע שיהיו מספר מועמדים שמתוכם ניתן לבחור. אתה אמור להנחות את הוועדה. צאו מנקודה הנחה שאומר את דעתי לוועדה בנושא הזה. ואני נוטה לדעה שרצוי שיהיו מספר מועמדים שהוועדה תמליץ עליהם. אבל יש איזשהו סינון שהוועדה עושה אל התפקיד החשוב הזה. היא מכונה בהחלטת ממשלה ועדה מקצועית-ציבורית. היא מורכבת מחמישה חברים. אחד מהם אתם תבחרו היום, חבר כנסת שתבחר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. על פי ההחלטה, הוא מכהן כל עוד הוא חבר הכנסת. וכבר נבחרו שני חברים אחרים בוועדה: נציגת לשכת עורכי הדין - - תמי אולמן. - - עורכת הדין תמי אולמן, איש אקדמיה, שמיומן בתחומי המשפט הציבורי ובדיני העונשין שייבחר בידי הדיקנים של הפקולטות למשפטים,

רון שפירא. ולאחר הבחירה שלכם, עדיין יצטרכו להצטרף שני חברים נוספים, שר המשפטים או יועץ משפטי לשעבר שהממשלה תמנה, ושופט בדימוס של בית המשפט העליון שיעמוד בראש הוועדה, שעל פי ההחלטות, ממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון בהסכמת שר המשפטים. זה עוד לא התמנה? שני אלה עדיין לא. וזה יהיה השלב הבא. הכוונה שלי מאחר שהיועץ המשפטי לממשלה המכהן, ד"ר אביחי מנדלבליט, מסיים את תפקידו ב-31 בינואר,

עוד קצת יותר משלושה חודשים להשלים ללא דיחוי את איוש ועדת האיתור כדי שהיא תוכל לצאת לדרך ולבצע את אותה עבודה חשובה. ואני חושב, אם אני יכול רק לומר במשפט אחד, חשיבות תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בשיטת המשטר שלנו ידועה לכם. גם בעניין זה יש צורך לקיים שינויים. את השינויים צריך לקיים או להוביל בדרך שאתה הצגת, יושב-ראש הוועדה, דרך שהיא קונסטרוקטיבית, דרך שיש בה ממד של דיאלוג ושיח ציבורי, וכך בכוונתי לעשות. מה עם התוכנית שלך, כבוד השר, לפצל את משרת היועץ המשפטי? זה אמור להשפיע? היועץ המשפטי שעומד להיבחר יהיה יועץ משפטי מלא או שכבר אומרים שאולי נפצל אותו בין יועץ משפטי לפרקליט? יש אפשרויות שונות כשמדובר על רעיון של פיצול. אני לא הסתרתי את דעתי שאני חושב שיש מקום לשינוי בהקשר הזה. כפי שכאשר מיניתי הממשלה מינתה, על פי הצעתי, את פרקליט המדינה הבאתי לידיעתו את האפשרות הזו ואת ההשלכות האפשריות על משרת פרקליט המדינה בכיוונים שונים, באותו אופן אני אציג את זה,

בפני ועדת האיתור ובפני המועמדים השונים לתפקיד. הדבר הזה יובהר. כך או אחרת, גם אחרי שהדבר הזה יבוצע, והוא יבוצע, עם היועץ המשפטי לממשלה שייבחר. מה שלא תהיה ההחלטה, עדיין היועץ המשפטי לממשלה יהיה בעל סמכויות רבות, כוחות רבים על המערכת המשפטית ועל עבודת הממשלה.

רוצה בנקודה הזו, מכיוון שחבר הכנסת סעדי העלה אותה, לומר שאני מוצא באמת זכות או היבט חיובי מאוד בעובדה שלא נחפזת להוביל את השינוי רק מן הטעם שאנחנו עומדים ערב בחירת יועץ משפטי. כי אני חושב שבסיטואציות אחרות - - - זו דעתך. דעתי בעניין שונה. היה אפשר גם לצייר לנגד עינינו תרחיש שהבחירה של יועץ משפטי מאיצה את תהליכי המחשבה וההכרעה. ואני מציין בהערכה גדולה, שאני חושב שברוח הדברים שאתה הזכרת שאני דיברתי עליהם שאין שום רצון לעשות תהליכים ללא מיצוי של החשבה ושל התכנון ושל הדיאלוג. ואני מברך אותך מאוד על כך. אולי כדאי שאני אתאר לוועדה מה שקרה. אני קיימתי שורה של שיחות והתייעצויות עם אנשים בתפקידים רציניים במערכת המשפט, עם אנשים שמילאו תפקידים בכירים במערכת המשפט, אפילו איתך, אדוני יושב-ראש הוועדה. ובתוך השיחות האלה עלו אפשרויות שונות, מודלים שונים, שצריך להחליט לגביהם. בסופו של דבר, צריכה הממשלה, אני צריך לגבש את המודל באופן סופי, להביא את זה לממשלה, ובסופו של דבר כל מודל יהיה טעון גם חקיקה. ולכן לא היה שום סיכוי שבעולם לבצע את התהליך הזה באופן רציני ויסודי ולהשלים אותו לפני בחירת היועץ המשפטי לממשלה, בלוח הזמנים של סיום תפקידו. בני, ניר ויהונתן מחפשים אותך.

מצאו אותי.

תודה, חבר הכנסת טיבי. מזל טוב. סליחה, אלה אורחים שלי, אבל לא נכדים שלי. בסדר גמור. שלא תהיה טעות. זאת הבהרה חשובה. ולכן, אדוני היושב-ראש - - טיבי, אתה עושה גם בר מצוות? כן. בואו, אין לנו עוד זמן רב.

- - אני לא זנחתי את הרעיון הזה. המלאכה הזאת תושלם בצורה יסודית, בצורה רצינית. אבל חשוב שזה יובהר לוועדה הבוחרת שיש אפשרות לפיצול. זה יובהר לוועדת האיתור, אני מניח, אפילו קצת יותר בפירוט. ובסופו של דבר, הדברים יתבצעו בתהליך מסודר, בתהליך רציני וגם יגיעו לכאן. תודה, אדוני השר. חבר הכנסת צביקה האוזר, נשמח לשמוע את דבריך, אם תבקש.

חבר הכנסת בני בגין, אתה יכול להזמין את אורחיך לשבת,

לא - - - מילותיי לריק. יש מצב שהוא לא ייבחר.

יש פה אופוזיציה - - - הינה, יש פה יותר מדי אופוזיציה היום. אני תמיד מאמין שהדברים של מועמד יותר חשובים טרם היבחרותו, לא אחרי היבחרותו. אבל אם אתה רוצה אחרי שנביע בך אמון, בבקשה. אין, בחירתך. שקול מראש את כל השיקולים. בדיוק. בדיוק.

יש כאלה שיודעים שאם הם יפלטו איזושהי פליטת פה אולי זה יסכן את מינויים. וכבר היו דברים מעולם. זה יגרוס את התלונות, את ההתמודדות.

בבקשה. פי וליבי שווים. אני יודע. אז לטוב ולרע, אשא בתוצאות. טוב. קודם כול, אני באמת הגשתי את מועמדותי מתוך הבנה עמוקה שבחירת יועץ משפטי לממשלה במדינת ישראל בעידן הנוכחי זאת מלאכה מורכבת, זאת מלאכה חשובה, זאת מלאכה שמבוססת על שיקום שהוא קריטי וחיוני של אמון הציבור, של אמון הציבור כולם בכולם, של אמון המערכות אלה באלה. אנחנו צריכים לזכור, כפי שיש ראש ממשלה אחד וכפי שיש רמטכ"ל אחד, יש במדינת ישראל יועץ משפטי לממשלה אחד. אנחנו לא מדינה כפי שאנחנו מזהים בסביבתנו, לצערנו הרב, שיש בהן יועץ משפטי של הסונים, ויועץ משפטי של הדרוזים, או יועץ המשפטי של השיעים או של הנוצרים. אנחנו רואים מה קורה בלבנון. אנחנו רואים מה קורה באזורים סביבנו. ולכן בכוונתי במלאכה הזאת לייצג את הכנסת, את הפרלמנט, בצורה הנאותה ביותר וברצינות המלאה. אני רק אגיד את תפיסתי הכללית לגבי איך אני רואה את הדברים, לא לפי סדר חשיבות, ובאמירות באמת כלליות של מסגרת. היועץ המשפטי לממשלה נבחן בווידוא של הליכים נאותים שהרשות המבצעת מחויבת בהם. הוא זה שאמור לתת את דעתו ולהכווין את הדברים. הדברים האלה הם ברורים מאליהם. אבל צריך גם לחדד ולהגיד. היועץ המשפטי נבחן גם במבחן התוצאה. גם במבחן התוצאה של הרשות המבצעת, ותפקידו הוא לייעץ ולסייע לממשלה לפלס את דרכה בהתאם למדיניותה. ולא רק, ואינני מזלזל בכך, להיות שומר הסף, תפקיד שבשנים האחרונות התמקדנו בו. הוא שותף להצלחה והוא שותף לכישלון. היועץ המשפטי בהינתן אובדן אמון מוחלט במערכת הישראלית, כפי שאנחנו חווים אותה היום, תוצאת הלוואי שכמעט כל דבר מגיע ליועץ המשפטי לממשלה, כל עניין, לעיתים עניינים שלא צריכים להגיע. ולכן צריכים להכיר או להיות בעל תכונה שתאפשר להבחין בין עיקר לבין טפל. זה דבר קריטי, קריטי, קריטי בתפקידו של ייעוץ, והייתי אומר אולי באמירה להפעיל את החוכמה ואת התבונה במה לא להתעסק, לא רק במה ואיך כן להתעסק, מתוך הבנה שלא כל הטפל הוא אפל. והאמירה השלישית, אולי המרכזית ביותר, ואני חושב החשובה ביותר בראיה כולל אנחנו צריכים לשקם את אמון הציבור. את אמון הציבור ברשות המבצעת. את אמון המערכות זה בזה. אנחנו צריכים להבין לעומק מה מחיר אובדן אמון הציבור כאשר היועץ המשפטי לממשלה הוא שחקן מרכזי בעיקרון החמקמק הזה של וידוא אמון הציבור במערכת, כי אמון הציבור ברשות המבצעת הוא בהיותה מתנהלת על פי דין ועל פי חוק ובהליך הנאות. וכמו שאמרתי, היותה מבצעת ומיישמת מדיניותה ומעניקה לאזרח את השירותים ואת המענים במציאות משתנה, במציאות דינמית.

אני אודה לחברים להביע אמון. אני מודה לשר שמקדם את הדברים. וזהו. לא נעלמה מנגד עינינו העובדה שאתה היום מחוקק, אבל בעברך, גם מילאת, שמשת, כיהנת בתפקיד מאוד משמעותי של הממשלה, שהייתה בה הרבה מאוד אינטראקציה עם היועצים המשפטיים. ואין לי ספק שגם הדבר זה יבוא איתך אל השולחן, איזושהי ראיה גם של הקשר בין הרשות המחוקקת למוסד החשוב הזה,

כפי שאמרת, בראש בראשונה, הרשות המבצעת, הממשלה. הערות קצרות מצד חבריי וחברתי, אם תבקשו. נלך על פי הסדר. ואז ניגש להצבעה. חברי הכנסת סעדי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת. באמת חשוב מאוד שכבוד השר יבוא אלינו לוועדה ויציג את החזון שלו בישיבה באמת מעמיקה ושנשמע אותו. אני כבר אמרתי בכמה הזדמנויות מול השר שיש חלק מהתוכניות שלו שבוודאי שאנחנו תומכים ותמכנו בהן, למרות שאנחנו באופוזיציה. אבל במאבק הזה נגד הפשיעה המשתוללת, שגובה קורבנות. כל יום כמעט יש לנו נרצח. אז אנחנו בוודאי, יש הצעות חוק שאמרתי למרות שמבחינה משפטית במצב רגיל אפילו אני חושב שכבוד השר לא היה מציע את זה, כמו עונשי מינימום ודברים כאלה, אבל בעת הזו, במצב הזה, אנחנו כן תומכים ונתמוך. יש דברים שיש לנו מחלוקות. אנחנו צריכים לשבת ולבדוק, וללבן. בעניין הזה של היועץ המשפטי, אני שהייתי עורך דין שנים רבות, הייתה לי ביקורת קשה ועדיין יש לי ביקורת קשה על בית המשפט העליון, על המוסד של היועץ המשפטי. אבל אף פעם אנחנו לא מגיעים למצב של להרוס ולפרק את כל המערכות האלה. לעניין ההצבעה היום, העמדה שלנו, צביקה, היא עמדה עקרונית נגד הדעות שלך. אמרת שפיך וליבך אותו דבר. אז בגלל זה, ואנחנו זוכרים לך את ההתבטאויות הקשות נגד חברי הכנסת מהרשימה המשותפת שאני מייצג, וההובלה שלך לחוק האנטי דמוקרטי, הגזעני ביותר שחוקקה הכנסת,

אז ההצבעה שלנו תהיה - - - שאושר על ידי בג"ץ ברוב של עשרה נגד אחד. נגד אחד.

נגד אחד, שהוא השופט הערבי, שהוא השופט הערבי. מכיוון שהוועדה הזאת עוד מתכוונת להמשיך את הדיון שלה בנושאים קשורים - - - אז אנחנו נצביע עקרונית נגד צביקה בזה.

רק עקרונית, זה לא פרסונלית.

אני רק נגד על זה בלבד, כי לשאר חברים אין זכות הצבעה. בבקשה, חברי חבר הכנסת רוטמן. רק, אנא, בקצרה. אני אשתדל, אני אשתדל מאוד. טוב, האמת היא שלפני תחילת הדיון, יושב-ראש הוועדה - - - זה שפתחת ספר בתחילת דבריך, זה מדאיג אותי.

חבר הכנסת רוטמן, אני מבקש.

אני מתחיל - - - של מי אבל? של מי, ואני אגיד לך מה כתוב.

תראי, אני רק רציתי ללמוד - - - זה הספר שלו. שנייה, רק לענות לחברתי חברת הכנסת גבי לסקי. מאחר שדמות שהשפיעה מאוד על מוסד היועץ המשפטי לממשלה ובכלל על מערכת המשפט בישראל היא אהרון ברק, שהיה יועץ משפטי לממשלה, והוא תמיד אוהב לצטט את עצמו. אז גם אני מצטט את עצמי מהספר "מפלגת בג"ץ", מהספר שלי. אבל פה אני מצטט ציטוט של אז בואו נתחיל. אני חייב לומר שלזה אפילו אני עוד לא הגעתי. כן.

בנט מצטט את ניצחון המגפה. הכול בסדר.

בבקשה. כבר מנצח.

שנת 1882 הייתה שנה מאוד מאוד חשובה בתולדות הציונות, שנת "אעלה בתמר", עליית יהודי תימן לישראל, ו"עליית האיכרים". שנת 1882 היא גם השנה שבה ביקשת ממלכתיות, אז בוא נלך לממלכה, לממלכה המאוחדת בבריטניה גילברט וסאליבן הוציאו אופרה הומורית - - הומור. סליחה, בהומור.

בהיתול, כדי להדגיש את האבסורד בקיומה של משרה הדומה למשרת היועץ המשפטי לממשלה. והם כתבו כך, שמו בפיו את הדברים. זה נקרא שיר הצ'נסלור: The law is the true embodiment Of everything that’s excellent It has no kind of fault and flaw And I, my Lords, embody the law. תרגם את זה יפה לא אהרן אמיר, אלא נשיא בית המשפט שלנו,

הוא תרגם את זה בתרגום חופשי. העברית היא: החוק הוא התגלמות / כל המצוין / אין בו כל רבב ופגם / ורבותיי, דעו לכם,

שאנוכי הוא מגלמו.// היועץ המשפטי לממשלה מגלם את החוק במדינת ישראל בכל רמותיו. זו תקלה. בבריטניה, בממלכה המאוחדת, הבינו את התקלה ולאט לאט, בהדרגה, מאז 1882, התקדמו והבינו שדמוקרטיה זה בכלל, הם בתהליך של התקדמות בתחום של הדמוקרטיה עוד מאז ה"מגנה כרטה" והבינו שאי-אפשר להחזיק ישות כזאת. ואילו אצלנו לא רק שאנחנו מוסיפים לרשות הזאת עוד ועוד ועוד סמכויות כל הזמן, לאחרונה, ממש אתמול, כבוד השר רוצה להוסיף לאותה רשות גם את היכולת להדיח ראש ממשלה מכהן או למנוע מראש ממשלה להיבחר, כך שבאמת להפוך אותו למשהו שהלורד צ'נסלור של 1882 היה רק חולם שיהיה. ורק הולם, אם כך ואני רוצה לברך. נפטרתם מאחת הבעיות המרכזיות בדמוקרטיה. בדמוקרטיה בכלל יש הרבה בעיות. כולנו יודעים. זו לא שיטת המשטר המושלמת. כן, כבודו. אבל הבעיה המרכזית של הדמוקרטיה היא אופוזיציה. מהבעיה הזאת נפטרתם. כמו, מקודם דיבר מועמד, המועמד - - - כבודו. בסדר גמור. מקודם דיבר המועמד חברי חבר הכנסת צביקה האוזר על לבנון. כמו בסוריה גם לנו אין אופוזיציה. התנדבתם

חברים, אנחנו בעוד חמש דקות מגיעים להצבעה. אין שום בעיה. אנא, חוסו על זמנם גם של חבריכם. אין שום בעיה.

האופוזיציה מעלימה את עצמה. חבר הכנסת בגין. החברים לא משתתפים בישיבות הוועדות. ועכשיו, חברי אומר שאין לנו בעצם אופוזיציה.

חברים, לא, לא, לא. חבר הכנסת בגין,

אפשר לחבר הכנסת רוטמן לסיים. הייתי בכל הישיבות עד עכשיו. אנא, חבר הכנסת אשר.

שלא יירשם בפרוטוקול - - - אני חייב לומר שכאשר - - - - - - כבודכם,

חבר הכנסת רוטמן עם זכות דיבור. ואנחנו עוד לפני דיון חשוב בהשתתפות השר. דיון לא פחות חשוב. אז, אנא. חשוב מאוד אפילו. אז כאשר כבוד השר גדעון סער הודיע על התמודדותו ועל המצע שלו, אני מאוד שמחתי. כי הוא אמר שהוא יפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הוא ירד מזה. הוא אומר שהוא עוד שוקל את זה. אני כאן אומר את מה שאמרתי כשמונה לתפקידו היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי. אמרתי לכל הנוגעים לדבר בשיחות. אני לא אומר מה אומרים לי. אני כן מותר לי להגיד את מה שאני אמרתי להם. אמרתי להם: רבותיי, אם אתם תמנו יועץ משפטי לממשלה בלי פיצול מיידי עם לוח זמנים, עם קביעה הוא לעולם לא יפוצל. שש שנים חלפו.

לא התבדיתי. אני נותן את אותה נבואה גם כאן. אם אתה ממנה יועץ משפטי לממשלה לא לתפקיד מפוצל, אתה תנציח את המצב שאתה עצמך יודע והבטחת שצריך לתקן. תודה.

באמת משפט אחרון לסיום. מאחר שביקשת כאמור ממלכתיות, מי ממלכתי יותר מנשיא המדינה הקודם רובי ריבלין, שאמר כך: "בדרך כלל, שר המשפטים בארץ נבחר בצורה כזו שיודעים שהוא יהיה אוהד לנשיא בית המשפט העליון. אם יש איזה חשש שמישהו עלול להיות לא אוהד, עוצרים אותו במשטרה או חוקרים אותו. כך היה גם איתי. מתעורר החשש שאולי יש פה כנופיה של שלטון החוק, שברגע שיש צורך, ברגע שיש מישהו שמאיים על החבורה, פועלים נגדו ברשעות גדולה ומתוך סימביוזה מוחלטת בין הרשות החוקרת, הרשות התובעת והרשות השביעית. ואז יוצרים נגד האדם סטיגמה. ואז מדליפים לעיתונים באופן סלקטיבי מהחקירה. הנה עמדתי להיות שר משפטים ופה מפרסמים עליי - - משפט אחד.

אני מבטיח.

דבר איתו.

סיים, כן. - - "הנה עמדתי להיות שר משפטים" אמר רובי ריבלין "ופה מפרסמים עלי על סמך שטויות שאני כביכול חשוד בקבלת שוחד. לכן אני אומר לך שהם כנופיה, האנשים האלה. כנופיה, כמו כל כנופיה אחרת. אלא שהשם של הכנופיה הזאת הוא כנופיית שלטון החוק".

אדוני שר המשפטים, אם כנופיית שלטון החוק מאיימת עליך, תמצמץ לנו - - -, בבקשה. אדוני, תודה.

זה היה משפט אחד ארוך אחרון. אני מבקש. כן בקצרה. עוד יהיו הרבה הזדמנויות להשיב לחבר הכנסת רוטמן.

אם בחרת לצטט את הנשיא ריבלין, אני אשמח שתמשיך גם לציטוטים אחרים של הנשיא ריבלין. אני הייתי מוכן להמשיך לצטט. תודה. אני מקווה כשהרמטכ"ל יופיע בפני ועדת החוץ והביטחון בעוד פרק זמן, אז הוא יצטט יותר קצר מספרו. עכשיו אנחנו נתמקד בסוגיה שלשמה התכנסנו. חברת הכנסת לסקי, אם חבריי הנוספים ירצו להתייחס לסוגיית הבחירה, בבקשה. אנחנו חייבים לנעול את הדיון בעוד כמה רגעים קצרים.

בהמשך לדברים של חברי חבר הכנסת רוטמן על הטענה של כנופיית שלטון החוק, אני שמחה שאנחנו הצלחנו להקים בנס את ממשלת השינוי, כי באמת היה פה ניסיון לפגוע בדמוקרטיה, בכל הרשויות הממלכתיות של מדינת ישראל. ולכן, אחד הדברים שאנחנו גם צריכים לחזק הוא את המוסד היועץ המשפטי לממשלה, שאני שמחה שיש ועדה נרחבת, שגם הכנסת לוקחת חלק בבחירת המועמדים לתפקיד החשוב הזה תוך כדי שזה שאנחנו מוודאים שהתפקיד בא לשרת את הציבור, ולא בן אדם אחד ספציפי. ולכן כל כך חשוב לדאוג שאנחנו נצליח למנות אנשים ראויים. שאלת הפיצול, לא פיצול, היא שאלה אחרת. אבל בניסיון שהיה, שיועצים משפטיים יהיו אנשי אמון, כפי שרצו בממשלות קודמות, חשוב שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה נציג הציבור ונבחר על ידי נציגים של הציבור. תודה רבה, חברת הכנסת לסקי. חבר הכנסת בגין וחבר הכנסת אשר, ואז ניגש להצבעה. תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני עם שני אנשים בחדר שהכירו את המועמד שלנו, את חבר הכנסת האוזר, בעבודתו כמזכיר הממשלה אז כבוד השר ואנוכי הדובר. ואני בהחלט ראיתי אז את פעולתו, בוודאי בעניין זה. התמצאותו בתפקידי היועץ המשפטי, הפורמליים והבלתי פורמליים, תעמוד לו בבחירת היועץ המשפטי החדש. אנחנו מלמדים את ילדינו בשיעורי האזרחות החל מכיתה יו"ד,

בבית הספר התיכון ואילך, את הביטוי: הפרדת הרשויות. ואני מצאתי במשך השנים שהביטוי הזה איננו קולע. הביטוי הזה איננו נהיר לתלמידים. לצערי, גם איננו נהיר למורים לאזרחות. אני חושב שאנחנו צריכים ללמד על הצורך בפיזור הכוח השלטוני. זהו העניין היסודי. יש כוח שלטוני רב. ואנחנו בעזרת מוסדות שלטוניים דואגים לפזר אותו. אלא מאי? שבמשטר של הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו, כמו במדינות אירופה ואחרות, מטבע הדברים בהגדרה, הממשלה, בכוח הרוב המוענק לה, האוטומטי אחרת, היא לא הייתה ממשלה, 61 חברי כנסת בחרו בה ויותר למעשה שולטת בכנסת. אם היא רוצה שולטת אפילו בהליכות הכנסת. על רקע זה, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה אין ערוך לחשיבותו. הוא איננו קובע. הממשלה יכולה גם לפעול, לצערי, בניגוד לקביעתו. הוא מורה לממשלה את הדין, והממשלה, לצערי, בשנים האחרונות, הממשלות לעיתים פעלו בניגוד לכך. אבל הוא בעל תפקיד חשוב מאוד דווקא בדמוקרטיה פרלמנטרית. ואני בטוח שחברינו חבר הוועדה חבר הכנסת צבי האוזר יעשה מלאכה נאמנה. תודה, חבר הכנסת בגין. חבר הכנסת אשר. אחרי זה, ניגש להצבעה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני הגעתי בעצם לדיון השני, כי כבר בזמנו יש המשכיות קצת אז היה, בעניין הזה - - בוודאי. - - אז כבר הוגש הצו בזמנו, ואני הגעתי לדיון. אבל נקלעתי כבר לתוך העניין הזה. אז אני לא אכנס כרגע לקווים לדמותו של המועמד בעניין הזה. וספרים כבר כותבים הרבה אנשים, עסוקים כנראה יותר ממני. אבל אני רוצה רק לומר דבר אחד. דיברו פה על הנושא של בית המשפט העליון. האתגר שלי, ואני אומר את זה בידידות ובכנות, הוא לשמר את מורשתו של גדעון סער שהייתה מפורסמת וידועה לכול בגלל שהוא תמיד אמר את דעתו. היו לנו גם חילוקי דעות כאן בוועדה בפעם הקודמת, וזה בסדר. ואני מוכן לחתום על כל חוק ועל כל הצעת חוק שהוא הגיש עד לפני ארבעה חודשים. כי בתוכם יש הרבה מאוד דברים שאני חושב שהם ראויים, וגם הוא חושב ככה, אם זה הנושא הזה של פסקת ההתגברות בצורה כזו או בצורה אחרת שצריכה להיות כי היא מעוותת הרבה מאוד דברים, אם זה בתקנות סדר דין אזרחי שמוחלטות בהן איזשהו משרד בשקט בלי שמגיעות לוועדת החוקה,

לידיעתך. וזה דבר חשוב כי אלה מהפכות אדירות שקשורות לכל האנשים, לא לאיזה סוג אוכלוסייה. ולכן אני אומר, אני עד לפני ארבעה חודשים לוקח על עצמי את מורשתו של גדעון סער ומקווה שבאמת נוכל הגשים אותה. למה אתה מחייך, בגין? תודה, חבר הכנסת אשר. מכובדיי, השר ביקש להוסיף דברים אחדים בעקבות סבב ההתייחסויות, ואנחנו ניגש להצבעה.

רק להתייחס בתמצית לדבריהם של חברי הכנסת רוטמן ואשר. הדברים של חבר הכנסת רוטמן היו, בלשון המעטה, לא מדויקים מבחינה עובדתית. אין בהצעת החוק, שהתזכיר פורסם אתמול, שום סמכות להדיח ראש ממשלה מכהן.

יש הבדל בין סיטואציה של הטלת תפקיד הרכבת הממשלה לבין מה קורה כשיש כתב אישום כשראש ממשלה בתפקיד. גם הדברים שהוא ייחס לי בעניין פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כפי שהבהרתי בעצמי לפני כן, אינם נכונים. לגבי דבריו של חבר הכנסת אשר, מאחר שבשבוע הבא אני כבר אביא את החוק של פסילת ראיה, והגשתי אותו לפני ארבעה חודשים, אני מקווה שאתה וסיעת יהדות התורה כולה תתמכו בה. אני מודה שאני מתכוון לממש בתפקידי כשר המשפטים - - - אנחנו נעלה את זה לדיון במליאה ונדון עליו.

אתה שטר ושוברו בצידו. אתה נתת הצהרה. אני מניח שאתה תפעל על פי הצהרתך. אני רוצה רק לומר דבר אחד אחרון. אני בתפקיד שר המשפטים מתכוון להגשים את עמדותיי ואת תוכניותיי, לא את תוכניותיו של חבר הכנסת רוטמן. יש בהן שוני מסוים. שמואל לשופט עליון, למשל?

חבר הכנסת רוטמן, קיבלת את כל הזמן בעולם.

רק הערת ביניים, אפשר להגיד. רק שלוש מילים אמרתי. כדי לא למצוא את עצמי כמי שלא התייחס לסוגיה שעל סדר-היום, אני חושב שמועמדותו של חבר הכנסת האוזר לוועדת האיתור היא מועמדות טובה ומצוינת.

חברי וחברותיי, אנחנו ניגשים להצבעה. אני כבר אומר מראש שמייד לאחר מכן, אנחנו ממשיכים לדיון שנקבע לשעה 10:00. קיבלנו היתר מיושב-ראש הבית להוסיף את הזמן על מנת להשלים את הדיון לשעה, כפי שתכננו. אנחנו ניגשים להצבעה. ולצד המחלוקות וגם ברוח המחלוקות, כי זה טבעו של הבית הזה, הרגע הזה הוא גם,

רגע חגיגי והוא גם רגע שבו הבית הזה מפקיד בידייך, חבר הכנסת האוזר, במידה שתזכה לאמון, וכך אני מניח שיקרה אנחנו מפקידים בידייך משימה חשובה, חשובה מאוד, ובטוחים שתעשה את מלאכתך נאמנה. אנחנו נפנה לחברי הוועדה ונבקש שיאמרו לנו אם הם בעד או נגד מועמדותו של חבר הכנסת האוזר, או בוחרים שלא ליטול חלק בהצבעה. כך על פי הוראות התקנון. נכון, אדוני המנהל? זו משימה מאוד חשובה, אדוני היושב-ראש.

במיוחד כששר המשפטים יושב - - - אדוני הוזמן לא,

חבר הכנסת קרעי, שנייה. חבר הכנסת קרעי, תודה. יכולת, כפי שאתה מכיר כבר את מנהגי הוועדה הזו הדיון התחיל בשעה 09:30. אם היית מגיע לדיון בזמן ולא באיחור של 20 דקות, היית ניתנת לך, למרות שאינך חבר ועדה, כנהוג בבית הזה, היכולת להציג את כל משנתך. זה חלק מהרס הדמוקרטיה, שזה שאנחנו לא חברי ועדה.

אנחנו ניגשים להצבעה. וכנהוג בבית זה, ברגע שהתחילה ההצבעה גם אין קריאות ביניים. אז תודה. ואני באמת אומר, חבר הכנסת קרעי, צר לי. אפשרנו לחבר הכנסת רוטמן, שמענו ממנו דברים חשובים. אם היית כאן אני גם אומר, אם לא היה לנו עוד דיון ואנחנו מאחרים בתחילתו, הייתי עוצר את תחילת ההצבעה ומאפשר לך לדבר.

רק בגלל חשיבות ההצבעה, כפי שאמרת, כי כבר מדובר לא ביועץ משפטי, אלא במחליף שלטון שלא משפטי.

כבודו, אנא, כבד את העובדה שהדיון התחיל ב-09:30. הוא היה אמור להסתיים ב-10:00. אנחנו מתחילים הצבעה, בסדר? כי הערת הביניים, שתי הערות הביניים שלך נשמעו היטב. חבר הכנסת סעדי, בעד או נגד?

חבר הכנסת האוזר? האמת היא שחשבתי שלא להשתתף.

אבל כדי לא לייצר תקדים להצבעות עתידיות, שיבוא ויגידו: האוזר לא השתתף, אז אני אצביע בעד.

שקט. אנחנו באמצע הצבעה. זה ניגוד עניינים. חבר הכנסת קרעי. - - - חבר הכנסת קרעי,

כבד גם את התקנון של הכנסת, שמתיר לאדם להצביע גם על המועמדות שלו, כבד אותנו, כבד את הנוכחים שמחכים כאן לדיון הבא שכבר מתעכב. בוועדות - - - חברת הכנסת לסקי?

חבר הכנסת בגין?

חבר הכנסת דוידסון?

חבר הכנסת כלפון?

חברת הכנסת השכל? בעד מאוד. חבר הכנסת - - - יש לכם שלושה חברים בוועדה?

אני אומר. כמה אתם?

חברים, אנחנו באמצע הצבעה. יושב-ראש הוועדה גם תומך. יש למפלגה עם שישה מנדטים שלושה חברים בוועדת החוקה? חבר הכנסת רוטמן, אנחנו באמצע.

כשאני אסיים את ההצבעה, תוכל לשאול שאלות ואנחנו נענה לך, בסדר? יפה.

אז מועמדותו של חבר הכנסת צביקה האוזר לנציג הכנסת בוועדה המציעה מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה אושרה ברוב של שבעה נגד אחד. חבר הכנסת האוזר, איחולי הצלחה בשם כל חברי וחברות הבית הזה.

האוזר, ברכות. נבחרת להחליף ולהדיח את ראש הממשלה הבא.

חבר הכנסת קרעי, תודה. רק הערה לפרוטוקול,

כבר אין פרוטוקול. הדיון סגור.

אני רוצה להגיש רוויזיה על ההצבעה, אדוני.